אני רוצה לפתוח את ישיבת ועדת המשנה לחיילים בודדים בשחרור ובשירות, דיון מס' 5. היום ה-10 בנובמבר 2020. יש לנו היום שני דיונים, לצערי הרב הקדימו את המליאה והיא מתחילה

אנחנו התחלנו את הכתבה הזו בעקבות חייל אחד שפנה אלינו וממש מיד כשהתחלנו להתעסק בזה, הטלפון שלנו עבר בין החיילים וקיבלנו עשרות פניות עד ליום השידור עצמו ולמעשה גם אחריו, כשפרסמנו איזה שהוא קו סיוע, זה לא דבר שהוא מאוד סטנדרטי בכל כתבה. אני חושבת שבנושא הזה שהצפנו

הדבר הזה יכול לפגוע להם בעתיד וכמובן גם לפגוע במתגייסים החדשים. אני רוצה לתת מילה לחיילים, אם יש כאן חיילים משוחררים או חיילים בשירות,

אז אני אשמח להעביר את רשות הדיבור לצה"ל. קרן וייס

השאלה אם אתם בכלל בכיוון הזה של לבדוק, ואם אולי בדקתם כבר, מה הכלים שאתם צריכים כדי לפתור את הדבר הזה,

זה שהוא עובד בשוק הפרטי ומשרד האוצר מתעסק בשוק הפרטי או כלכלת ישראל נוגעת לשוק הפרטי, זה עניין אחד, אבל בראש ובראשונה מדובר פה בחייל שיש לו

יש סיוע, מה שנקרא, - - - החיים האזרחיים, זה נקרא 'סל גמיש' שמסייע בצרכים חומריים מאוד בסיסיים שרובם בדרך כלל מסופקים על ידי הצבא, אבל יש מעטפת נוספת שניתנת גם דרך הרווחה, ברשויות שבהן פועל ניצוץ, שזה 30 רשויות

אין מלונאות,

באירועים והגענו לשוקת השבורה שבה אין מענה, והאנשים לא מצליחים להחזיק את עצמם כלכלית. יושבת לנו נטע ממשרד האוצר, שאנחנו מכירים את התשובות שלהם שנים, ומספרת סיפורים שצה"ל עכשיו נמצא - - - שפרה, אפשר

אני חושב שלא מדובר כאן בסכומים מטורפים עבור המדינה, ואני חושב שעם עבודה נכונה ורצון טוב וסדר עדיפויות נכון אנחנו נוכל לפתור את הסוגיה הזאת לכן מה שאני מבקש לעשות כשלב ראשון אבל נראה לי שהוא הכי חשוב,